בוקר טוב לכולם, אני פותח את הישיבה. אנחנו ממשיכים את הדיון מאתמול. היה אתמול דיון ממצה ואינטליגנטי ועלו בו דברים. אני רוצה לנצל

זאת אומרת, ברגע שהייתה התפלגות לפי שליש או לפי מיזוג,

גם אם קודם לכן או אחר כך הייתה התפלגות לפי המבנה המפלגתי המקורי.

אם נהיה קונקרטיים,

כלומר על בסיס המפלגות המקוריות, וגם על בסיס של שליש בסיטואציה

אם זה יהפוך להוראת שעה אני מוכן להוריד את כל

אני רוצה לתת רשות דיבור לחברי הכנסת. אתם מוכנים לוותר לי?

תודה. אדוני היושב-ראש, אני אומר את זה לפרוטוקול,

גם אתמול המציעים, שחתומים על

הוא הציע 180. איילת, עוד משהו?

אז תודה רבה. אוסאמה, יש לך מה להוסיף על אתמול? כן, אבל אני הולך להצביע על חיים כץ וחוזר. חיים כץ זה עכשיו?

אני

שהוזכרו כאן הקשיים שהיא מעוררת שזה יוצר שני סוגים של חברי כנסת צריך מצד שני גם להבטיח את העצמאות של כל חברי הכנסת, גם אלה שנכנסים בחוק הנורבגי. בהיבט הזה נודעת חשיבות רבה להסדרים שמוצעים בהצעת

חבל שהמציעים לא פה ואנחנו מדברים לעצמנו.

שרוצה לומר או להעיר משהו?

צוות הוועדה? אם כך,

אנחנו נעשה

גם מהאופוזיציה וגם מהקואליציה, דברים שצריך לחשוב עליהם תוך כדי תנועה בהכנה לשנייה ושלישית. אני הודעתי שתהיה עכשיו הצבעה, אבל יש בקשה של אוסאמה לשני משפטים. אם יש הסכמה לכבד את נציג האופוזיציה בשני משפטים, אז אני מסכים. אבל אם זה פותח לכולם, אני לא רוצה. אז אוסאמה, שני משפטים בשם האופוזיציה. אדוני היושב-ראש, רציתי לדבר בישיבה הקודמת, אבל מאחר שעלינו להצבעה על יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה אני לא דיברתי. בשם האופוזיציה, מכיוון שאנחנו לא רוצים לעשות פיליבסטר ולמשוך את הזמן ולהגיש אלפי הסתייגויות אם הקואליציה ומציעי החוק יחשבו על הדברים שאנחנו העלינו בהערות שלנו, אנחנו אומנם לא נתמוך בחוק אבל אנחנו נגיש רק מספר הסתייגויות מהותיות. אני רואה שהחוק חשוב לחלק מהסיעות של הקואליציה ואנחנו לא רוצים למשוך את זה סתם. במיוחד תחשבו על הנושא של הוראת שעה לעומת הוראת קבע. אנחנו עשינו כמה חוקים והצעות בהוראת שעה ודווקא בחוק הזה אתם רוצים הוראת קבע?

אנחנו מכירים את הפסיקה של בית המשפט העליון ואת הביקורת על העניין של הוראת שעה, אבל לאור ההסכם הקואליציוני ולאור המחסור בכוח אדם בכחול לבן פה בכנסת, זאת צריכה להיות הוראת שעה. גם המנגנון המוצע, כל המשוואות המורכבות והמסובכות בואו תקלו את זה, תעשו את זה משהו פשוט. זהו. אנחנו נדבר על זה במהלך הדיון.

אני רק רוצה לומר שנאמר אתמול בוועדה שהנושא של הוראת שעה יעלה לפי קריאה שנייה ושלישית. זה גם על דעת המציעים שהנושא של הוראת שעה או הוראת קבע יוכרע לפי קריאה שנייה ושלישית. גם ההסתייגויות יהיו לפני קריאה שנייה ושלישית. אם כך אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק יסוד: הכנסת (תיקון הפסקת חברות בכנסת של חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר). בנוסח שהקראנו, עם השינויים שהתייחסנו אליהם בדיונים. היו תיקונים קטנים שהוצגו בפני הוועדה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצעת החוק עברה. כמה-כמה? שמונה בעד, שישה נגד, אין נמנעים. הצעת החוק עברה לקריאה ראשונה ותעלה עוד היום למליאת הכנסת. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק הפסקת חברות בכנסת של חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר (תיקוני חקיקה), התש"ף-2020, עם התיקונים כפי שהציג אותם היועץ המשפטי של הוועדה.

שמונה בעד. מי נגד? מי נמנע?

ההצעה עברה. רוויזיה. רוויזיה על ההצעה הזאת.

ביקשת אחת.

קיבלת את שתיהן, אוסאמה. אני רוצה לומר לפרוטוקול שצריך רוב של 61 בתיקון לחוק היסוד. זה כולל גם תיקונים בחוק יסוד: הממשלה, שכבר לא משוריין. לכן צריך רוב של 61 במליאת הכנסת. אני כבר קובע דיון לרוויזיה: 12:00. הישיבה ננעלה בשעה 11:25.